שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכלכלה של הכנסת בנושא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021. משרד התחבורה, בבקשה. בוקר טוב. מאחר ותקנות

הגבלות הסתיימו ואנחנו חוזרים למתכונת ההפעלה הרגילה, אנחנו רוצים להוסיף למתכונת הזו את האפשרות של אנשים שמתניידים בכיסא גלגלים, לעלות לאוטובוס מעבר למכסה שתאושר. המכסה אמורה לחזור לקובץ תקנות 8934, שהיא מ-50% ל-75%. אתה עומד מאחורי זה ששמרו באמת על 50% בתחבורה ציבורית?

אתה לא חייב בתשובה כדי לא לאלץ אותך לשקר לנו. היו מקרים שה-50% לא נאכפו. שלום אדוני, הגעתי מוועדת העבודה הרווחה והבריאות שם בקשו מאתנו לאשר תקנות של משרד התחבורה שמאשר להוסיף קווי אוטובוסים בין עירוניים כתגבור לקווים עירוניים. הבעיה שהאוטובוסים האלה יהיו לא נגישים. מדברים על זה שיש חוסר שוויון לאנשים עם מוגבלות מול אנשים רגילים. אנחנו אמורים לתת את האיזון. לפני שאני מאשרת את התקנות אני רוצה להיות בטוחה שכאן בוועדה מאשרים את האופציה שנותנת את האפשרות לאדם עם מוגבלות לעלות לאוטובוס, גם אם התפוסה מלאה. נעשה על זה את הדיון הכי יעיל, אחרי הקראת התקנות. "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

7), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,8,12,23 עד 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק), ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 7 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) התש"ף-2020 (להלן התקנות העיקריות) בתקנה 7(א) אחרי פסקה (1ב) יבוא: "(1ג) על אף האמור בפסקאות (1)(א) או (ה) או (1א), נוסע המתנייד בכיסא גלגלים לא ייכלל במספר הנוסעים המרבי הקבוע בפסקאות האמורות,

ובלבד שהוא יושב במקום שהוקצה לכיסא גלגלים כאמור בתקנות 5(10), 21(7)(ג) או 26(ב)(17)(ב) לתקנות נגישות שירותי תחבורה ציבורית, לפי העניין". תיקון תקנה 26 בתקנה 26 לתקנות העיקריות במקום "כ"ה בשבט התשפ"א (7 בפברואר 2021) בשעה 07:00", יבוא "כ"ב באדר התשפ"א (6 במרס 2021)". תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"א (7 בפברואר 2021) בשעה 07:01". אני מבקש לשאול לעניין האוטובוסים בהם יחול ההסדר הזה. מה לגבי אוטובוס מפרקי בקו שירות? לא מניתם את זה כאן. התייחסתם לאוטובוס עירוני בקו שירות, לרכבת ארצית ולרכבת מקומית הרכבת הקלה. למיטב ידיעתי אני לא יודע שיש מקום באוטובוס מפרקי. במידה ויש מקום, נתקן גם את זה. הוא בהגדרה נפרדת? הוא לא מנוי כאן. אם אני מתייחס לאמצעי התחבורה שמנויים בתקנה 7 יש אוטובוס עירוני בקו שירות, אוטובוס בין עירוני בקו שירות, אוטובוס מפרקי בקו שירות. אתם התייחסתם רק לאוטובוס עירוני בקו שירות, לא לאוטובוס מפרקי. אני בודק את זה. שאלה שנייה, מה דינו של מלווה ברכבת ארצית? לא הכנסנו מלווה למגבלת התפוסה,

אנשים שנעים בכיסאות גלגלים מקבלים את הסיוע מצוות הרכבת. אם כבר מוציאים אותם מהמכסה, אנחנו מכירים מקרים שיש מישהו שדוחף את הכיסא,

ישאיר את המטפל/ת שלו בחוץ כי הם לא במכסה. אנחנו נבחן את זה עם גורמי המקצוע. אני רוצה להדגיש שמדובר במקום ייעודי שמופרד הרבה פעמים משאר המקומות באוטובוס,

החשש להדבקה יורד מעט. בנוסף, מדובר בכמות של אדם אחד מעבר למכסה. אז את פוסלת מהמלווה את האופציה לעלות. אנחנו נבחן את הנושא. מתי תבחנו? אני צריך לדעת אם לאשר או לא לאשר. תתייעצו בינתיים. שמי מיכל שיק הר טוב מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ממשרד המשפטים. אין משמעות להחרגה של כיסא גלגלים אם לא יוחרג מלווה. זה אומר שהוא פשוט יישאר בתחנה. דבר נוסף, בקשנו במסגרת ועדת העבודה הרווחה שתהיה קדימות, תעדוף לאנשים עם מוגבלות בניידות שנראית לעין כמו הליכונים,

וכו'. משרד התחבורה מתנגד ועומד על רגליו האחוריות. חבל שאנחנו צריכים לתת תעדוף בחוק, אצלי זה מובנה. אם אצטרך לרדת מהאוטובוס עבור אדם כזה, אני ארד. ברגע שמכניסים הסדר לא שוויוני, קווים עירוניים חייבים להיות נגישים היום. בגלל שזה זמן קורונה הם מתגברים באוטובוסים לא נגישים. שמענו את הדרישה. אני לא יודע לענות לך על תעדופים, אנחנו מדברים כרגע על המלווה ועל אוטובוס מפרקי. החריג שמוצע כאן במסגרת התפוסה חל רק לגבי אדם בכיסא גלגלים. באחת התקנות שאתם בעצמכם מפנים אליה, תקנה 21(7) לתקנות שוויון זכויות, יש עוד שני סוגים של אנשים עם מוגבלות. אנשים עם מוגבלות שנעים ללא כיסא גלגלים ומקום ישיבה לאדם עיוור המלווה בכלב נחיה, שגם להם צריכים להקצות מקומות. האנשים האלה לא נכללים בחריג הזה. החריג הזה מיועד רק לאנשים שיש להם את המקום הספציפי של ההירתמות לכיסא הגלגלים. מבחינת משרד הבריאות, החריג לאדם עם כיסא גלגלים ניתן מכיוון שמדובר במקום ייעודי. אנשים עם מוגבלות, גם יכולים להידבק ולהדביק. לכן החרגה גורפת של כל אדם עם מוגבלות בניידות יכולה לגרום חלילה להדבקה, מכיוון שבאותו מקרה יכולים היום להגיע לתפוסה של 100%, אם נניח באותו זמן נתון נמצאים באוטובוס מספר רב של אנשים עם מוגבלות. התפוסה יכולה לגרום להדבקה באותה מידה, גם אם מדובר באדם עם מוגבלות. אני לא יכול לתקן את התקנות האלה. גם אם יתנו לי תשובה חיובית עכשיו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לא לתת לכם את התקופה במלואה. לאשר את זה תחת תקופת ביניים ובזמן הזה תביאו תיקון. אין כרגע גורם מקצועי לבחון את זה, נבחן את זה, אבל לא בטוח שהדבר יתכן מבחינה מקצועית, לאפשר חריגה ברכבת לדוגמה. איך הוא אמור לעלות? צריך לעשות הפוך, להתקין את זה יחד עם מלווה. מתכוונים לא רק לאדם בכיסא גלגלים. מה יהיה עם קשיש שבא עם הליכון, איך יעלה לאוטובוס? השאלות מתבקשות, למרות שזה זמני ואנחנו צריכים להסתכל במצב של איזון. אנחנו רוצים מצד אחד לעזור לאותן אוכלוסיות עם מוגבלות אבל צריכים גם להסתכל על שלומם וביטחונם. אני בכלל הייתי חושב פעמים אם להעלות אדם עם מוגבלות ברמת סיכון כזו או אחרת, אבל זו לא השאלה. צריך לשים את האיזונים, אם לא היינו מחריגים עכשיו את האנשים עם מוגבלויות, השאלות לא היו צפות בכלל. לפעמים האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. זה עלה בעקבות דרישה שלנו.

עכשיו את תוקעת את זה וזה לא יהיה. אולי נחזור למה שהיה קודם ונשאיר 50%? אני לא רוצה להרבות תחלואה ואז לא יעלו לא אנשים עם מוגבלות ולא אנשים בכלל. אני קשוב ורגיש לבעיות של אנשים, אבל צריך גם לדעת לשים את האיזונים. רציתי לומר משהו על הנושא באופן כללי ויכול להיות שזה לא התיקון כרגע

לעתיד. חייבים, כמו בהרבה מדינות בעולם, לתת עדיפות בעלייה. בשדות תעופה מעלים קודם כל את האנשים הנכים, אחר כך אנשים עם עגלות ואחר כך את כל השאר. אותו דבר צריך להיות גם בתחבורה ציבורית.

נוספת לגבי הבקשה, אנחנו פה כי שיקולי הבריאות בעקבות מגפת הקורונה הם שיוצרים את המגבלה. אז עוד בן אדם זה לא מסכן? משרד התחבורה ומשרד הבריאות, אני אאשר את התקנות האלה היום, אבל אם נידרש להארכות נוספות, תצטרכו להתייחס לשאלות האלה. כפי שהאדם עם המוגבלות מתועדף בתורים, תמצאו את הפתרון המשפטי לתעדף אותו גם בתחבורה ציבורית. זה לא יעבור בפעם הבאה בלי התעדוף הזה ובלי המענה של המלווה. אני כבר אומרת גם למשרד הבריאות וגם למשרד התחבורה, התקנות שנאשר בוועדת העבודה והרווחה תהיינה צמודות בזמן בדיוק לתקנות האלה. כל עוד התקנות האלה תהיינה בתוקף, אנחנו נאשר. מי בעד אישור התקנות? הצבעה התקנות אושרו. התקנות אושרו. תודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:50.